בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית. הייתה גם בקשה של היושב-ראש הקודם, חבר הכנסת ביטון, לקיים את הישיבה. לאט-לאט אנחנו נקיים דיונים על כל נושא, כדי ללמוד את העניין, בכל זאת זו ועדה שחלק מחבריה חדשים גם בכנסת וגם במסגרת הוועדה. לכן נלמד קודם את הנושאים ולאחר מכן ניכנס יותר לגופו של עניין. אם אתה מקבל בקשות לדיונים, אז תרשום לקיים בשבוע הבא דיון על ההיי-טק הישראלי.

הדיונים לשבוע הבא כבר נקבעו ולכן נקיים ישיבה בנושא בשבוע שלאחר מכן. ראיתי שגם מייקרוסופט החליטה על פיטורים המוניים. בנוסף לזה, איווט, שר האוצר הקודם, ביקש ממני להיות בראש ועדת משנה לנושא היי-טק וכמובן שאנחנו נאשר את זה. כמו שאמרתי, חלק מהוועדות יהיו בראשות חברי קואליציה וחלק מהוועדות בראשות חברי אופוזיציה.

אנחנו נקבע את הנושא בסדר-היום ואז נצביע על כך. זו נדיבות לב מצדך. זה לא מובן מאליו שנותנים ועדות משנה לאופוזיציה. למה לא? למה שאני לא אתן לאופוזיציה. הוא בית"רי. בהימנון בית"ר כתוב: נדיב, גאון ואכזר. אנחנו נעשה חצי-חצי, מה הבעיה?

אני רוצה לומר שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. מקלב, אתה קיבלת להחליף אותי בוועדה. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: בסדר, אבל לא נתת לי להיות יושב-ראש ועדת משנה. לא ביקשת. אני מכיר את איווט כבר 30 שנה. זה הדר בית"רי, אין מה לעשות. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: פעם בית"ר תמיד בית"ר? אבל רק כשנמצאים באופוזיציה זה ככה... דוד הצהיר על זה כבר בישיבה הראשונה של הוועדה, ש-50% יהיו לאופוזיציה ו-50% לקואליציה. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: כתוב: הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אתה נותן לאופוזיציה בנדיבות לב, צריך להגיד שאנחנו פתוחים, אנחנו נותנים לאופוזיציה ועדת משנה וכו'. צריך לעצור את הגל הזה שאנחנו שמים להם אצבע בעין והם שמים לנו אחר כך אצבע בעין. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: כשהייתי יושב-ראש ועדת המדע היו לי שלוש ועדות משנה,

זה לא היה דבר שהיה מובן

חבר הכנסת ביטון, תציג את הנושא.

היושב-ראש, והרוח שאמרת לפיה גם שיתוף של האופוזיציה, היא לא נדיבות אלא תבונה לעבוד ביחד. כמו שאמרת, נפסיק להכניס אצבע בעין, להרגיע קצת את המדינה, זה דבר גדול. ביקשתי מהממ"מ לחקור את הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית מסיבה אחת עצובה, כי למעשה משרד התחבורה הסתיר מידע מוועדת הכלכלה. כשהוא נשאל פה אם יש רפורמה, נאמר שאין, אבל יומיים אחר כך הם עשו מסיבת עיתונאים והכריזו שיש רפורמה. למעשה לא נתנו מראש לוועדת הכלכלה את הנתונים כדי שנדון. לא רק שלא שמו את הנתונים, אלא גם לממ"מ, לאגף המחקר בכנסת, הם לא נתנו תשובות מלאות וראויות. הרפורמה רק התחילה, אני לא יודע אם הם יכלו לתת לך תשובות. עכשיו, בדוח הזה שמונח כאן, הם לא נתנו תשובות. הדוח הזה מאשש דברים שידענו. ראשית, זה לא סוד שהתנגדתי לרפורמה. זה טוב לאחד מחירים, זה טוב לייעל, אבל לקחת לאנשים כסף מהכיס, מהערך הצבור, מה שפגע ב-40% מהאוכלוסייה. למעשה לקחו להם 20% מהשווי של הרב-קו שלהם ואז נתנו ל-5% הטבה, לאנשים בני 75 ומעלה, שרובם הם סיעודיים, כך שאם אתה נותן הטבה תן אותה לאנשים שיצאו לגמלאות, היינו בני 67-62. אני מכיר אנשים בני 75 ויותר שמשחקים טניס ומנצחים אותי. אבל תן להם בגיל פרישה, לא צריך לחכות. אותי ינצחו גם בני 90. אני לא יודע מה תעשה הממשלה, אם תבטל את הכול או - - - דיברה איתי שרת התחבורה ואמרה שהיא לומדת את העניין. בעוד כשבוע יציגו לה את הנתונים ואז היא תודיע את עמדתה. כנראה שהיא תהיה לכיוון שלך, אבל ניתן לה את האפשרות ללמוד את זה. או לתקן ולשפר. בדוח של הממ"מ נכתב שלא הוצגו חלופות, שהערך הצבור מימן למעשה דברים אחרים. הם שאלו על הקשישים, אולי צריך להוריד את הגיל, אבל לא קיבלו תשובה, אולי לעשות תעריף אחיד של כלל שירותי התחבורה. למעשה ברפורמה יצרו מעמדות מנוי לרכבת, מנוי לאוטובוס, כאשר התעריף ברכבת יקר פי שלושה מהאוטובוס. הטענה היא שצריך לתת לאדם מנוי שיוכל לנסוע לאן שהוא רוצה. אין מנוי משולב? יש, אבל המחיר ברכבת הוא פי שלושה. צריך לעשות מנוי אחד של תחבורה ציבורית חודשי,

יומי ושהאדם יוכל לנסוע באיזה כלי שהוא רוצה. ככה זה בעולם, אין הפרדה בין רכבת לאוטובוסים. כל הכלים שקיימים, תיסע בכולם. אני רוצה להדגיש ואמרתי את זה גם לסגן השר מקלב שניהלנו כאן מאבק על פגיעה בחלשים ביותר, גם על חרדים, על פגיעה בדימונה, בקרית שמונה, בירוחם, ולכן אני דורש שכל תיקון יגיע לחלשים ביותר, לכולם, לא רק לקבוצה מיוחדת, לנסות להחזיר את הערך הצבור, להוריד את גיל הנסיעה לקשישים; להוזיל דרמטית את מחיר הנסיעה ברכבת ולא להפוך את זה לכלי למעמד ביניים מול אוטובוסים שהם כלי לעניים, כי זה פי שלושה במחיר. יש כתב בשם עידן יוסף שעשה עבודה יסודית והעיר הערות נוספות. אני אעביר לך את זה בכתב. אני חושב שאפשר או לתקן את הרפורמה או לעשות אחרת וכל הדגשים האלה חשובים. אני רוצה להודות לממ"מ על המחקר ועל הנקודות שעולות בו. אין ספק, אף רפורמה אינה מושלמת ותמיד אחר כך עושים מקצה שיפורים. אני זוכר את הוויכוחים בכנסת הקודמת בין קודמך בתפקיד לשרת התחבורה וזה קצת גלש. בכל זאת, אני רוצה להסביר עקרונות כדי להבין את ההיגיון של הרפורמה ההיא. אני טוען שלא צריך לשפוך את התינוק עם המים, אלא להכניס שיפורים, למשל כפי שאמר בצדק היושב-ראש הקודם לגבי הערך הצבור וכן שיהיה כרטיס אחיד לרכבת ואוטובוס. תוכלו להסביר את המושג "ערך צבור"? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אני אסביר בהמשך.

אנחנו מצאנו יותר מ-80 תעריפים בתחבורה הציבורית וחלק גדול מהם היו קומבינות, בלי היגיון בלי שום הסבר. ביקשנו לקבוע חמישה תעריפים, כאשר העיקרון המנחה היחידי הוא מרחק. ברור שכשאתה נוסע מירוחם לתל אביב והמרחק גדול, יוצא שתושבי ירוחם משלמים יותר ולכן כאן צריך להכניס מימד נוסף של דירוג סוציו-אקונומי של אותם יישובים. בעיקרון צריך לבנות את התעריפים על בסיס מרחק, ובמקום 80 תעריפים חמישה תעריפים. זה היה ההיגיון מאחורי הרפורמה. דרך אגב, עד 2016 היו 1,000 תעריפים. היו 1,000 תעריפים, 80 תעריפים, אני חושב שחמישה תעריפים זה בהחלט הדבר האופטימלי. כמה תעריפים יש היום? חמישה תעריפים. בזמנו הוחלט, וזה היה אמור להיכנס לתוקף מ-1 בינואר, שכל הפנסיונרים מגיל 67 יהיו פטורים. משום מה זה לא נמשך, אבל זה חלק מההחלטה. 67 או 70? החלטתם 75. מ-1 בינואר היו אמורים להוריד את הגיל, שזה יהיה לכל הפנסיונרים. אבל אתה רוצה גם לקרב את הפריפריה למרכז, כך שזה לא רק בגלל ששם אין להם כסף והם במצב סוציו-אקונומי נמוך. למעשה אתה רוצה לעודד את החיבור למרכז ולכן לא חייב שיהיה במקומות האלה בקרית שמונה או ירוחם יקר יותר.

מה שאתה אומר עכשיו אף אחד לא יודע מזה. אף פעם לא שמענו שב-1 בינואר 2023 זה יחול - - - זה פורסם בכל כלי תקשורת. הייתה החלטה על כך?

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אני לא מכיר פרסום כזה. תקשיב, בעידן האינטרנט, הפייסבוק, קל מאוד לבדוק את הדברים. הדברים האלה נאמרו נכתבו בכל כלי תקשורת.

זה לא היה סוד. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי

כשביקרנו את הרפורמה אמרו שיש כוונה לשפר אותה בעתיד, אחד מהדברים זה המרכיב הזה. הייתה הצהרת כוונות לתיקונים בעתיד. בסדר, הינה, הוא אומר שהייתה החלטה. דרך אגב, רק של שר האוצר, לא של שרת התחבורה. סגן שרת התחבורה והבטיחות

לא קיבלתי שום תשובה ממנה. למען הגילוי הנאות, אני ישבתי עם אביגדור והוא היה מוכן לתיקונים מיידיים ברפורמה, גם לממן עוד קצת וגם לשפר אותה. שרת התחבורה לא הייתה מוכנה לשמוע על כלום. אתה מתכוון שאדם מגיל 67 יוכל לנסוע חינם באוטובוס וברכבת?

הדיאלוגים בין מיכאל למרב מיכאלי

אלה דיאלוגים של השמאל... לפחות תגיד מרכז. יכול להיות שמבחינה חברתית יש לנו איזשהו קשר, אבל לא מבחינות אחרות. אוקיי, לפי דבריו של איווט הייתה כבר איזושהי החלטה או כוונה. גם אנשי אגף התקציבים בוודאי יודעים ומודעים לאותה החלטה גברים מגיל 67 ונשים מגיל 64 . אז בוא נסכים בינינו עכשיו, כבוד סגן השרה, שאנחנו בעד.

דיון

כך, אפשר לומר שמסקנה ראשונה שלנו היא שצריך להוריד את הגיל המזכה לנסיעה חינם ל-67. זה חייב להיות במקביל לנשים צריך לקבוע גיל נמוך יותר. 67 הכול, נשים וגברים, זה לא משנה. זה לא גיל פרישה מהעבודה, גיל 67 נשמע הגיוני.

המושג "אזרח ותיק" וצריך לפעול לפי ההגדרה של זה גבר מגיל 67 ואישה מגיל 62. לא, אנחנו לא נתחיל מזה. 67 זה גיל שנשמע הגיוני. יש תעודה של אזרח ותיק.

שתהיה תעודה, זה עניין טכני איך עושים את זה. ההיגיון היה הרי היום יש כבר דיונים על העלאת גיל הפרישה לנשים. גיל פרישה לנשים הוא 62 ולגברים 67 שכשאדם פורש לפנסיה, גם ההכנסות שלו יורדות. אני טוען שגיל הפרישה לא משנה. גם 67 זה בסדר גמור ולא צריך להיכנס לשאלה מתי אדם פרש או מתי הוא יפרוש. גם 67 יהיה צעד גדול קדימה. זו

נסיעה חינם בתחבורה הציבורית מגיל 67. אני מבקש שתתייחסו גם לעניין המנוי המשולב למה צריך מנוי נפרד לרכבת ומנוי נפרד לאוטובוס? זה לא נשמע הגיוני. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: משרד התחבורה ביקש במכוון להבדיל בין הרכבת לאוטובוס כדי לדלל את עומס הנוסעים ברכבת. אנחנו חשבנו שזה לא נכון, אבל זו הייתה התפיסה המקצועית של משרד האוצר. מה מקצועי כאן, לא הבנתי. כי יש מעט קרונות ואין לך מספיק מקום. אבל זה מחייב אותך להפעיל יותר אוטובוסים וידוע שיש מחסור בנהגים. צריך להבין שלא בכל מקום יש רכבת מה שמחייב את האדם לנסוע באוטובוס ואחר כך לעלות על רכבת. אבל למה להוריד מהרכבת? למה, יש אוטובוסים? לפי שיטת האוצר חסרים 5,000 נהגים ו-5,000 אוטובוסים, אז אתה מעביר עומס למקום עמוס? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: העומס

עכשיו אתם דנים בתוכנית,

אנחנו מבקשים שיהיה מנוי משולב. אני לא מדבר על הכסף, כמה זה עולה, אבל מנוי משולב חייב להיות. הממ"מ עשה מחקר בנושא וראוי לתת להם להציג את העבודה שנעשתה. מה שאומר סגן השר, בצדק, הבעיה העיקרית בתחבורה הציבורית זה מחסור בנהגים. נכון, אני מודע לזה, אין נהגים. דבר שני, מחסור באוטובוסים וכן מחסור בקרונות. זה דווקא מחזק את העניין שצריך מנוי משולב. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: מנוי משולב קיים, אבל יש מחסור בקרונות, מחסור באוטובוסים מפרקיים. יש גם מחסור בתחבורה ציבורית, נו אז מה? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: היום

דרך אגב, בכל העולם אין נהגים, לא רק בישראל. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי

יש לנו תוכנית בעניין הזה וגם השרה אמרה את זה בתחילת דבריה. אני חושב שזו צריכה להיות משימה לאומית כדי להתגבר על המחסור בנהגים. בחו"ל, בגרמניה למשל, הרכבת וחלק מאמצעי התחבורה הם בבעלות פרטית ואז אפשר לעלות עם אותו כרטיס לכל דבר. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: שאלת קודם מה זה "ערך צבור". מאז קום המדינה היה נהוג להשתמש בכרטיסיות האדם היה קונה כרטיס עם 25 נסיעות ומשלם על 20. התחליף של זה הוא ערך צבור ברב-קו אתה משלם 100 שקלים ולמעשה קיבלת אפשרות לנסוע ב-125 שקלים. זה אומר הנחה של 25%. הרפורמה הזאת למעשה ביטלה את הערך הצבור והעבירה את מרכז הכובד למנויים חודשיים או מנוי יומי או מנוי חודשי וזה למעשה המהפך בין מה שהיה נהוג לבין הרפורמה. יש כאלה שמסתכלים על זה, ובצדק, כאילו המחירים עלו ב-25%. שר האוצר דאז נשאל איך יכול להיות שהמחיר בתחבורה הציבורית עלה ב-25%. התשובה לזה הייתה שהיום אפשר לעשות מנוי חופשי-חודשי שמאפשר לנסוע בכל הארץ או מנוי חופשי-יומי. זה נתן את האיזון. יש כאלה שהרפורמה הזאת פגעה בהם, למשל מי שלא משתלם לו לקחת מנוי חודשי, כאלה שלא נוסעים הרבה. אישה מירוחם שנוסעת פעמיים בשבוע שילמה עד הרפורמה עם ההנחה, אבל היום היא כבר לא מקבלת את זה, משום שאם היא תעשה מנוי חופשי-חודשי יעלה לה הרבה יותר ממה שהיא הייתה מוציאה כל חודש. זה הפער שמדבר עליו מיכאל ביטון וגם אני דיברתי עליו בזמנו.

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אני אתייחס לזה בסקירה שלי. טכנית, בנושא של התיקוף וחידוש הכרטיס, זה באמת עניין קטן אבל חשוב מאוד לאזרח זה מתחיל להבהב לו שלושה ימים, אבל הוא לא יכול לחדש את זה אלא רק כשזה ממש נגמר. צריך לקחת בחשבון שמדובר בילדים שהולכים לבית ספר והם לא יכולים ללכת עם הכסף עד שאפשר לחדש. זה משהו שצריך להסדיר אותו, כך שאפשר יהיה לחדש לחודש או חודשיים-שלושה מראש.

אורי מקלב: זו שאלה גם בעניין הרב-קו. זה קיים בהרבה תחומים, כמו למשל עם התרופות, דברים חודשיים שניתן לקבל רק בסוף החודש. אני לא מכיר את זה.

החופשי-חודשי ניתן לחידוש בכל זמן. זה מאוד מוגבל. נאמר לי שזה מהבהב, מתריע שזה עומד להסתיים, אבל לא מאפשרים לחדש לעוד חודש. אי אפשר לצייד ילדים עם כסף. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: ב-20 לחודש אפשר לחדש לחודש הבא. לדעתי ניתן לעשות את זה שבועיים מראש. תבדקו את זה. שאלה כלכלית - לגבי הרכבת והנמלים. מה קורה עם זה מבחינה כלכלית? העסק הזה עושה כסף? רכבת לא יכולה לעשות כסף, מה שעושה כסף ברכבת זה המטענים. אין לנו מספיק תנועה שך מטענים ברכבות. בכל העולם רכבת נוסעים מסובסדת על ידי המדינה. לגבי הנמלים, זה דבר הכי רווחי שקיים. הרכבת בלונדון מסובסדת?

המטרו בלונדון זה סיפור אחר. הרכבת במובן של רכבת נוסעים תמיד מסובסדת. כבוד היושב-ראש, אני חושב שהדיון על התחבורה הציבורית הוא דיון חשוב מאוד. תחבורה ציבורית, כשמה כן היא, אבל אני רוצה דווקא לדבר על הנגישות ולא על התעריפים והרפורמה היא הזדמנות לקשור את זה להנגשת השירות והתחבורה הציבורית בקרב החברה הערבית-בדואית בנגב. אין ספק שבשנים האחרונות יש התקדמות בתחום הזה של תחבורה ציבורית ונוספים כל הזמן קווים, אבל עד היום יש הרבה יישובים ומקומות, במיוחד בכפרים הבלתי מוכרים בציר 25 ובכביש 31, שגם בפיתוח הכבישים לא התחשבו בגישה של האנשים לתחבורה ציבורית כדי שיוכלו ליהנות ולהשתמש בתחבורה ציבורית. בל נשכח שמדובר באוכלוסייה הכי מוחלשת ושכולה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 1, שהוא הכי חלש כלכלית וחברתית. לכן התחבורה הציבורית במקומות האלה מאוד חשובה.

היישוב רחמה בדרום, הוא יישוב שהמדינה הכירה בו בשנה האחרונה, אבל יש התנגדות להציב שם תחנת אוטובוס כדי שהתושבים יוכלו להשתמש בתחבורה ציבורית. זה חוזר על עצמו בכמה מקומות. אני מציע שנקיים דיון מיוחד על הנגשת התחבורה הציבורית בקרב החברה הערבית-בדואית בנגב, כי יש חשיבות מיוחדת לתחבורה הציבורית, במיוחד בגלל הפריסה הגיאוגרפית הגדולה, במיוחד לצורך הגעה למוסדות להשכלה גבוהה, לאוניברסיטה ולמכללות בבאר שבע, אחווה, ספיר. חשוב מאוד שתהיה תחבורה ציבורית, זה יעזור להנגשת ההשכלה וקידום החינוך בחברה הערבית-בדואית בנגב. וגם לעבודה. הם עובדים. אדוני סגן השר, בבקשה, תציג לנו את הרפורמה.

תודה רבה, אדוני

על קיום הדיון, ותודה רבה ליושב-ראש הקודם שממשיך בפעילות שלו בנושא הרפורמה מהקדנציה הקודמת. אני נמצא פה במקום הזה ומה שחשבתי לפני חצי שנה, לא שיניתי את דעתי גם עכשיו. אנחנו חושבים שלא צריך לבטל את הרפורמה, אבל צריך לשפר ויש מה לשפר ברפורמה הזאת. צריך לזכור שיש הרבה אנשים שההוצאות שלהם על תחבורה היו יכולים להגיע ל-1,000 או 1,200 שקלים בחודש, והיום הם משלמים 220 שקל והם יכולים לנסוע בכל הארץ, לכל מקום, בכל עת ובכל שעה. זה שיפור חשוב מאוד וניכר מאוד. חשוב לומר גם שהשרה ביקשה מהרשות לתחבורה ציבורית ומרן שדמי שעומד בראשה לבדוק את כל המשמעויות של הרפורמה החדשה, כולל כל הדברים ששמענו כאן וכולל המכתבים שוועדת הכלכלה הקודמת שלחה. אין ספק שיש שתי נקודות יסוד שלדעתה צריך שיהיו: הפריפריה לא צריכה להיפגע בגלל שאנחנו רואים רק את המרכז ואת תל אביב. לא יעלה על הדעת שאנשי הפריפריה יממנו את אנשי המרכז,

באופן כללי, לא ייתכן שאוכלוסיות מסוימות ייפגעו מהרפורמה הזאת. צריך לראות שהרפורמה מטיבה עם כולם ככול שאפשר. רפורמה באופן כללי יכולה לפגוע באנשים מסוימים. היו כמה תעריפים, למשל יש מחיר נסיעה של 4 שקלים ומחיר של 2 שקלים, וכשאתה קובע מחיר של 3 שקלים, אזי אלה ששילמו 4 שקלים הרוויחו ואלה ששילמו 2 שקלים הפסידו. מתי זה משנה? אם זה 50% - לא עשית שום דבר. ככול שנקודת האיזון מתרחקת, דהיינו שהרוב שילמו 4 שקלים ואתה מוריד ל-3, ככה הרפורמה שלך יותר טובה. ככול שזה הפוך, כלומר שהרוב שילמו 2 שקלים ואתה מעלה להם ל-3 שקלים, ככה הרפורמה כשלה. נקודת האיזון ברפורמה החדשה הייתה שהמעבר לחופשי-חודשי ישנה את האיזון, למעשה הוא ייטיב לרוב רובם. בסופו של דבר התברר שזה יכול להיות נכון באופן כללי, אבל כשאתה לוקח אזורים מסוימים ושם אתה רואה שהפגיעה שלהם ברורה יותר, שם אתה צריך לתקן את האיזון הזה. אם אתה אומר שבפריפריה שילמו 2 שקלים והיום רוב אנשי הפריפריה נפגעים, לזה אתה לא יכול להסכים ואתה צריך לשנות את זה. איך אתם מתכוונים לטפל בזה? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: מתי הרפורמה באמת פגעה גם בפריפריה? זה פגע באנשים שלא נוסעים הרבה. זה יכול להיות אנשים מבוגרים או אנשים שנוסעים פעמיים בשבוע. אתה מתכוון שמי שיש לו מנוי חודשי לא נפגע? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: מי שנוסע כל יום, אפילו אם רק פעם אחת הלוך-חזור, הרוויח, גם אם הוא שילם עד עכשיו רק שני שקלים, כי מחיר נסיעה בודדת עלה ל-5.5 שקלים. זו הדרמה ברפורמה הזאת. פעם היו כמה סוגי מחירים, היום יש מחיר אחד לכולם. כל נסיעה בודדת עולה 5.5 שקלים. אז איך אתם מתכוונים לפתור את הבעיה? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: זה אומר שבמקומות האלה אתה צריך להחזיר לאנשים האלה את האפשרות לקנות גם נסיעה בודדת בהנחה. תמיד נתנו את הדוגמה של אישה מבוגרת שפעם בשבוע עולה לקופת חולים לבדיקה. לא משתלם לה, גם אם תיסע פעמיים בשבוע. אז מה, אומרים לה תעשי חופשי-חודשי, תוציאי כסף סתם? לא משתלם לה לעשות את זה, היא נופלת בין הכיסאות. אבל אז אנשים לא יקנו חופשי-חודשי. מחיר הכרטיס היומי הוכפל לה. אבל אם אתה נותן הנחה גדולה מאוד לנסיעה בודדת, לא יקנו חודשי-חופשי בכלל. מי שנוסע כל יום משתלם לו לקנות. יכול להיות שצריך לאפשר לקנות כרטיסיה. זו הדרך היחידה. מקלב מדבר בצדק על נקודת האיזון כמה משתמשים קבועים בתחבורה הציבורית יש וכמה מזדמנים. אגב, את המחקר על הנסיעה בתחבורה הציבורית הם התחילו לעשות אחרי הרפורמה. הם הודיעו לנו

התנהגות המשתמשים והם לא עשו את זה שנים. 15-10 שנים לא עשו מחקר, עשו רפורמה ואז עשו מחקר. תעשו מחקר ואז תעבירו רפורמה. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: טענו שהמדיניות של משרד התחבורה הייתה לצרף כמה שיותר אנשים, גם את הנוסעים המזדמנים.

יש לאדם רכב פרטי ועכשיו אתה צריך לפתות אותו שיהיה לו כדאי לנסוע בתחבורה הציבורית. זה גם קהל היעד שלנו. הרפורמה הזאת לא נותנת

הפיתוי לנוסע מזדמן לעלות לתחבורה הציבורית, כי האדם אומר לעצמו שעד עכשיו הוא נסע ב-2 שקלים ומעכשיו זה 5.5 שקלים. צריך להודות על האמת שהמוטיבציה לרפורמה לא נבעה מהצורך להוזיל מחירים. סגן השר צודק שצריך לאחד מחירים, אבל מאחר שנדרשו לייקר את הנסיעה בתחבורה הציבורית בגלל עלויות כלליות, נאמר לשרה או שתעלה לכולם ב-8% או שיעשו פריש-מיש.

את זה לא משר האוצר הקודם - - - זה כתוב במחקר של הממ"מ. כתוב את זה שחור על גבי לבן: 8% התייקרות לכולם או שניקח ערך צבור מאלה וניתן לאלה ונעגל את זה.

אתה מבין שצריך פתרון למזדמנים, במיוחד בפריפריה. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אני טוען שלא רק בפריפריה. אני גם חושב שנוסע מזדמן לתל אביב צריך לתמרץ אותו כדי שייסע בתחבורה

בסדר, גם זה טוב. גם כרטיסייה וגם אפליקציה. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: כך האדם יכול היה לבחור מה עדיף לו. הוא יכול להשתמש בתחבורה עם הנחה והאפליקציה תמליץ לו מה כדאי לו,

אז עושים נת"צ וכו'.

גם אם אנשים לא ידברו היום, אל תתרגשו יהיה עוד דיון. לאור כל הדברים שנאמרו פה, גם על ידי הח"כים וגם על ידי חבר הכנסת ביטון, שהיה יושב-ראש ועדת הכלכלה הקודם, אני אגיד משהו קצת יותר כללי. רמת התחבורה הציבורית בישראל היא

אני מסכים מאוד עם רינת על זה שהדיון הרבה יותר רחב בשאלה מה זה תחבורה ציבורית.

בטח באותם מקומות שבהם סובלים מעומס ומפגיעה כלכלית גוש דן, שם אובדן

הסכמתי, מה זה משנה.

דוד, אצלם נתנו דף, אנחנו נתנו מחברת. זה גם נכון. אנחנו, המוזמנים, נוכל לדבר באיזשהו שלב? עוד מעט.

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אדוני היושב-ראש, צריך להבדיל בין מה שפגע באנשים לבין מה שדורשים לשפר. סטודנטים מקבלים 33% הנחה ורוצים שזה יהיה 50% - זה דבר נכון, לשפר כך שנסיעה חינם תהיה מגיל 67 זה דבר נכון. התמקדנו במה שפגע ברפורמה וזה דבר שצריך לתקן בדחיפות. שאר הדברים

שם העלייה בתעריפים הייתה הכי דרמטית, עלייה של 170%. אז אמרנו,

להפחית. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: זו הייתה המדיניות. שרת התחבורה הקודמת התעקשה על זה, מה שגם גרם למשבר בקואליציה הקודמת. למעשה נושאים פוליטיים פגעו בערים האלה והן לא נכנסו

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: זה לא רק זה, יש גם פריפריה של תחבורה. יש מקומות שהתחבורה בהם קשה

בסדר, אנחנו נקבל החלטה על זה. נעזור לכם בזה לקבל

זה בגלל המע"מ. באתר רפורמת דרך שווה זה מופיע כולל מע"מ.

לא הגיוני שיהיה מחיר שונה.

אם את קונה את הכרטיס באילת, אין

אני מדברת על נסיעה מירושלים לאילת. אם אתה בודק כמה עולה נסיעה מירושלים לאילת, אזי באתר אחד זה 68 שקלים ובאתר שני זה 80

זה לא עניין של השתלטות על קרקע,

אני מציע שהוועדה תסייר ותראה על מה

בדבריי הצגתי את התמונה ואמרתי לך שתחבורה ציבורית יכולה,

בדגש על הנגשת השכלה

אתה לא יודע שכך זה באוצר? מורידים 100 מיליון מפה ומוסיפים 100 מיליון

מבחינת איזונים רווחים והפסדים מה יצא מהרפורמה? כמו שאמר רן שדמי, כרגע יש נתונים של חודש אחד וניתן לראות שאין גידול בפדיון. כלומר,

אין לך שום עניין בתקציבים? אמרתי לו: אני רוצה קודם כול תחבורה ציבורית, אחר כך תקציבים. הרב מקלב הזכיר קודם, אנחנו עיר מספר אחת בתחתית הרשימה של בעלי הרכבים

גם נגישות למרכז וגם לייצר חיבור בין כל חלקי הארץ, אבל עליית המחירים גורמת לכך שהמזור שהבאנו קודם לכן

יש היגיון בזה, מה אתה רוצה? אני מדבר על החזר הנסיעות היומי שלו.

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: זה פגע באנשים.

שיקנה חופשי-חודשי.

אורי מקלב: לאנשים עולה היום 800 שקל. אני לא מקבל את זה. עובד שיכול לקנות חופשי-חודשי,

סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: אפשר לנסוע עם החופשי-חודשי גם ברכבת, אבל צריך להוסיף כסף. חופשי-חודשי ברכבת למי שגר בפריפריה עולה 600 שקל. צריך שיהיה מנוי משולב וזה פותר את

אבל גם לקרית שמונה.

מה, כל הבעיות זה על ירוחם? סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: חבר הכנסת מאיר כהן,

אנחנו מזהים שלוש קבוצות אוכלוסייה שאנחנו צריכים לגעת בהן אני מגיע יש להמלצות שלנו: 1. אזרחים ותיקים. פתרנו את הבעיה הזאת.

השנייה,

שלוש שנים לאחר השחרור

את זה המעביד צריך לתת.

לא המדינה. המדינה צריכה לאפשר את זה. המדינה מאפשרת את זה רק בחברת חשמל. היא צריכה לאפשר את זה לנהגים ואנחנו נסגור את זה. אחרי חברת חשמל, לא נותנים לאף אחד יותר.

מה העניין הזה, אני לא מבין. אם המעביד יודע שנהג האוטובוס צריך בסיום העבודה

אני לא אכנס כרגע לפירוט, אם תרצה בפעם הבאה אני אסביר בדיוק איפה אנחנו עומדים, גם עם הנושא של ליסינג וגם עם רמת המינוע וגם עם התשתיות שיש לנו וכן הלאה, כאשר הנושא הזה הוא בהחלט בעיה רצינית ואנחנו מועדים לכישלון בלמשוך נהגים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית. תודה רבה.

כמו שהם עשו "מותאמת אישית", יעשו מוניות שירות. סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב: מוניות שירות שקשורות לרב-קו הם בהסדר של

אבל משרד התחבורה הרס את זה. יושב פה רן שדמי, שייאמר לזכותו שניסה לעשות לא מעט דברים, אבל הוא צריך גם לקיים הנחיות ולקבל רשות

למה הם צריכים לפשוט את הרגל?

חופשי-יומי וכל כרטיס של הרב-קו. היה מכרז, בחלק מהמכרזים מוניות השירות נתנו הצעות שאחרי זה לא עמדו בזה. מי שברב-קו בוודאי. יש מקומות שמוניות השירות חשובות מאוד, זה אפילו יותר טוב

אבל אין רכבת.

שדמי, יש משהו לגבי אילת שצריך לדעת, ללמוד מזה?

רמון הוא בטווח של יותר מ-15 ק"מ. אבל שם זה משהו

אני מבין מה שאתה אומר אתה רוצה תכלס, שזה גם יהיה בפועל. צריך לקבל החלטה לשנות את הרפורמה בעניין הזה. שינוי של ההוראה זה באחריות השרה ובסמכותה.

מה נראה לך, שאנחנו סתם מחליטים? כנראה שאתה לא מכיר אותי. נציג מועצת התלמידים,

תגידו לנו אם אתם מסכימים ואיך אתם מתכוונים לטפל בזה.

יושב-ראש הוועדה, שדיוני התקציב צריכים להיות לאחר השבועיים האלה.

הכול טוב ויפה, אז אתה תגיד שאתם מתכוונים להכניס את זה לדיוני התקציב. זה מה שאני רוצה לשמוע מכם, לא שהתקציב מאושר. אם לא, אז גם לנו יש סנקציות, שתדעו. קודם כול, גיל 67. אנחנו מבקשים מהממשלה שהפטור מתשלום בתחבורה הציבורית יהיה מגיל 67 ולא מגיל 75. דבר נוסף, אנחנו מבקשים שיהיה מנוי משולב של הרכבת - - - יש את זה. אמרו שאין. מחיר אחיד. לא הבדל בין מנוי לאוטובוס למנוי ברכבת. מחיר אחיד, מנוי משולב. אנחנו מבקשים שזה יהיה לכל התחבורה הציבורית רכבת, אוטובוס ואם יש מוניות שירות,

אני לא מבין למה בן אדם לא יכול לנסוע במונית שירות. עשו מעמדות לנוסעי רכבת ולנוסעי אוטובוסים. מחיר אחיד. לגבי נוסעים מזדמנים אנחנו מבקשים פתרון לנוסעים מזדמנים שלא כדאי להם לקנות מנוי כזה או אחר. או שזה יהיה באמצעות אפליקציה או כרטיסיה של מספר נסיעות. זה אחד שלא נוסע הרבה ואין צורך שישלם כל כך הרבה. אני מבקש לקבל הערכה תקציבית ומה עמדתכם לגבי חיילים משוחררים לתקופת זמן מסוימת. אני לא יודע אם שלוש שנים שלוש שנים נראה לי הרבה אבל לעשות את זה באיזושהי צורה. אמרנו שלוש במקום חמש. אז תגידו עשר... צריך להיות היגיון לכל דבר. אתם יכולים לבקש גם 20 שנה, אז ייתנו לכם 20 שנה? אנחנו רוצים להפחית את הפקקים, אדוני, שאנשים ייסעו בתחבורה הציבורית. כולם רוצים להפחית, אבל בפועל זה לא קורה, כי ההשקעה בתחבורה הציבורית היא השקעה גדולה מאוד והממשלה לא מצליחה לעמוד בעניין הזה בשנה אחת. אני לא נגד, אבל בואו נבקש דברים הגיוניים. לדעתי תקופה של שנה שחייל משוחרר יכול לנסוע בתחבורה הציבורית בחינם,

אני מבקש הערכה תקציבית לזה. לא ניתן החלטה בלי שנדע את זה, כי אולי זה עלות של מיליארדים. לגבי סטודנטים אני יודע שזה לא פופולרי, אבל אני חושב שאין מקום לאפשר לסטודנטים לנסוע בתחבורה ציבורית בחינם. היום כולם סטודנטים.

כשנותנים למישהו הנחה, זה בא על חשבון מישהו אחר. זה לא שיש תקציב לא מוגבל לעניינים האלה. היום כולם סטודנטים, יש מישהו שהוא לא סטודנט? תראו לי אחד שהוא לא סטודנט.

כי לך יש כבר תואר. אתה היית יושב-ראש אגודת הסטודנטים. מה יש היום לסטודנטים? היום יש להם חופשי סמסטריאלי או שנתי בכ-50% ולמזדמנים ב-30% הנחה. בסדר, נראה לי מקובל. אני לא נכנס לזה. לגבי אילת, רמון אני מבקש שבישיבה הבאה בעוד שבועיים תגידו לנו מה הפתרון שנתתם לאילת, דבר שאין אותו היום. חברי הכנסת, עוד משהו שלא אמרתי? צריך להשיב את התעריפים בפריפריה שהתייקרו למצב שלפני הרפורמה. טוב שהזכרת לי. אני מבקש עד לישיבה הבאה בעוד כשבועיים לקבל פתרון לעניין הזה. הפתרון שאנחנו מבקשים לגבי המחירים בפריפריה כולל גם פריפריה חברתית. למשל, ביתר עילית. זה לא רק ירוחם שהיא מקום מרוחק, אלא גם מקום כמו ביתר עילית שהוא פריפריה חברתית. נצטרך לתת לזה פתרון. אני לא מתכוון רק לעיר. למשל, לוד אם בלוד יש שכונה מסוימת של פריפריה חברתית באופן מובהק, גם להם צריך לתת פתרון. אז יהיה תקציב מיוחד לעניין הזה, כך שאם בלוד יש שכונה שהדירוג הסוציו-אקונומי שלה הוא 1 או 2, צריך פתרון לזה. בראשון לציון למשל יש שכונה שרוב האוכלוסייה היא של עולי אתיופיה, צריך לתת להם הנחה מסוימת, פתרון מסוים. לא יכול להיות רק לירוחם. היו יש הרבה שכונות שהם בבחינת פריפריה. שכונת רמת אליהו בראשון היא בגודל של ירוחם, אין הבדל מבחינת מספר התושבים. למה להם לא מגיע פתרון, רק לירוחם מגיע פתרון רק בגלל שהיא רחוקה? אני חייב לסיים. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.